אני שמח לפתוח את דיוני ועדת הכלכלה ליום הזה, ואני יותר משמח להתחיל בישיבה קצרה אבל משמעותית, שמדגישה את עיקרי העבודה של ועדת הכלכלה, וזה הטיפול בצרכנים, המאבק למענם, האתגר לדאוג שלא נעשות עוולות ומניפולציות, ושהשירות לצרכנים בישראל ניתן כראוי. ועדת הכלכלה קיבלה החלטה להקים ועדת משנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות. הוועדה הזאת פעלה בעבר, ואנחנו מחדשים את עבודתה. ואני יותר מגאה שתעמוד בראשה חברת הכנסת לימור מגן תלם, שהיא בת בית בוועדה הזאת, ואולי צברה הכי הרבה שעות דיונים, וגם הובילה דיונים בוועדה, ובאה עם רקורד אישי אדיר של עשרות שנים גם בשלטון המקומי וגם בעולם המשפטי. ומי שהיה בשלטון המקומי פגש את בני האדם. בשלטון המקומי דופקים על הדלת של היועצת המשפטית של מגדל העמק, ואומרים לה, מישהו עשה לי עוול, את יכולה לטפל בזה? ואת יודעת לפגוש בני אדם, ולטפל בפרטים וביחיד, ואנחנו מטילים עלייך משימה חשובה מאוד. אז אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אנחנו מקצים לזה חצי שנה, כדי לראות שאכן נעשות פגישות. לאחרונה, הובא לידיעתנו שהגופים עצמם שעוסקים בצרכנות הם במאבק קיומי. המועצה לצרכנות עדכנה אותנו שאפילו התקציב שלה לא מוסדר. גוף שמסוגל לעשות תביעות ייצוגיות, גוף ממשלתי שמסוגל לעשות תביעה ייצוגית יחד איתו עשינו את התביעה הייצוגית על כפל העמלות בבנקים והקיום שלו מוטל בספק. בזמן שבמדינה אנחנו רואים התפרעות וכמעט הפקרות בהעלאת המחירים, אנחנו לא פוגשים את הגופים האלה חזקים. וחלק מהאתגר שלך זה לחזק את גופי הרגולציה, המועצה לצרכנות, הרשות להגנת הצרכן, רשות התחרות, ובמעלה הדרך תגלי עוד כמה גופים. אז לימור, יקרה, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. תגידי כמה מילים, ואז נצביע על המינוי שלך. בוקר טוב, ותודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מתרגשת לקבל על עצמי את התפקיד הזה של הובלת וניהול עבודת המשנה. אני מודה לך על המילים החמות. אני מודה לך על האמון בי, ואני מבטיחה לעשות הכול על מנת לעזור לצרכן, לקדם את הצרכן, כמו שאנחנו פועלים פה בוועדת הכלכלה מהרגע שאתה מונית ומהרגע שאני בוועדה. אז תודה רבה.

תצליחי. מי בעד המינוי? הצבעה בעד, פה אחד

תבורכי, ובהצלחה. תודה, תודה. בעוד שמונה דקות נתחיל את הישיבה שלנו בסוגיית מודרי אשראי.